אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מס' 4 והוראת שעה) (תיקון) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע),

מה שכן מסוכם נכון לרגע זה הם הדברים הבאים: ראשית, החקיקה לא תהיה כהוראת שעה אלא חקיקה קבועה. לצד זה תותקן חובת דיווח לוועדה למשך 5 שנים כדי שאנחנו נעקוב אחר אופן ביצוע

נשמע תכף את נציגת משרד המשפטים חובת הדיווח היא בסכמת השר? השר לשירותי דת סומך את ידו וגם הנהלת בתי הדין הרבניים על דיווח ליועץ המשפטי.

אנחנו נשנה את הניסוח מכוח ההסכמה עם השר

אני מאוד מקווה שנקבל במהלך הדיון את התייחסות היועץ המשפטי לממשלה.

מתוך רצון לסיים עם החוק, אנחנו נכניס את הנוסח עם הדיווח ליועץ המשפטי של

אנחנו במצב בלתי מתקבל על הדעת, קיבלנו כאן פניה מלשכת הטוענים הרבניים על מצב שלטענתם הוא

תקין. אם אני לא טועה מדובר כבר על כמה עשורים שלשר מוקנית סמכות להתקין תקנות של סדרי דין והדבר לא

מיוחד וייחודי מאוד אני לא אומר "חריגה" כי אין לך חריגה, כל הלכה היא שווה וגם בהתייחסות של פוסקים ובפרשנות של הנושא הזה,

אי-שוויון מסוים שנגרם לאחר פסיקה. אם ניקח את הדין בהלכה היהודית ומה שגם תקף במדינת

אני רוצה לגלות לאוזניך שב-50-60 חוקים שיש בהם חובת דיווח,

פגיעה בזכות הפרט, עזרה לזולת לאנשים שנתקעים. אני לא אעלה שום טענה אם באותה מידה שאתה תבקש דיווח בחוקים האחרים - - - רק בשבועיים האחרונים הוספנו חובת דיווח לשורה ארוכה של חוקים. בוא

לבניית מדיניות של טיפול בעניינים.

זה דברים טכניים ותקציבים. אז אני אומר, אני מתכוון לעמוד מאחורי דבריי שנאמרו כאן שאני בהחלט מתכוון ביחד עם השר האחראי וביחד עם הנהלת בתי הדין הרבניים בסוגיה הזאת

אז שאישה אחת תיוותר מסורבת גט ובפועל עגונה כי בבית הדין שהיא

אני חושב שזה בעיקר עניין של מדיניות פסיקה, אבל אני לא מכחיש שיש פה גם עניין של תשתיות רעועות בבתי הדין הרבניים ובזה בוודאי שהוועדה הזאת תדאג לטפל. נמשיך.

אני חושב שבתי הדין ברוב גדול של המקרים מיטיבים לטפל, אנחנו ראינו את המספרים, הרוב המכריע של התהליכים נגמרים כעבור שנה, אבל פה אנחנו מחוקקים חוק חריג כדי

עו"ד דיין, בבקשה. ככל שמדובר באמת בדיווח ליועמ"ש, צריך לראות במה מדובר אבל צריך להיות ברור שזה גוף מפקח ולא גוף עוקף ערעור, כי איך שזה נוסח בהתחלה זה היה נראה יותר

צריך להבחין בין שתי סיטואציות: יש סיטואציה שבה זה ייגמר בפסק דין שדוחים את תביעת האישה כיוון שכך וכך שהיא לא נענתה לדרישות ולתנאים או מבטלים את צו

לערעור.

זה גם לא נגמר בפסק דין, זה פשוט נגמר בהסכמה של הצדדים ואז מנסחים את ההחלטה בצורה של הסכמה.

תפקידנו כמחוקק להגן עליה.

שלכם. זה בסדר לנהל משא-ומתן על דברים, יש הבדל בין לנהל משא-ומתן לבין להתדיין על הסדרי ראייה של ילדים כשאתה נמצא פה במדינת ישראל והילדים שלך

אמר שסעיף 9 למעשה משמש בהרבה מאוד תיקים את

אומר ד"ר רכס: אני עברתי על התיקים, אני מצאתי בהרבה תיקים שאין שם את תנאי

שצריך כמובן לדאוג לטובתן של העגונות וצריך להתייחס בהתאם לסרבן גט ובהחלט למצות אתו את הדין,

בסופו של דבר הבית הזה מחליט מה חובות הרשות המבצעת במסגרת החקיקה.

אמרתי שאני אותיר פתח להתדיינות נוספת עם היועץ המשפטי ע"י הסתייגות שנשים כדי שנוכל לקבל את זה במליאה. אני חושב שאין בינינו מחלוקת

ופה יש משהו שאין אמנה כי אין דברים כאלה בעולם. היא הנותנת, עו"ד בלונדהיים. בדיוק בגלל זה. האמת היא שאני לא הייתי בדיונים הקודמים אבל אני מאוד מתפלאת מהעמדה הזאת. לא רק שמדובר באירוע חריג, מדובר באירוע שפוגע בצורה החמורה ביותר בזכויות של

סק דין אז מיד מופעלות עליו הסנקציות שכתובות בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין),

אבל צריך להבין שבמקרה הזה, מכיוון שסביר להניח שלאיש ברוב המקרים

האופציה היחידה לסנקציה זה שליחתו למאסר. על זה בכל מקרה

אם זה מוצע מכוח חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) יש דיווח אוטומטי ליועץ המשפטי לממשלה, אם זה יוצע מכוח ההוראה השיורית של חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי

רוצים להפעיל עליו את הסעיף ובעצם לא מטילים עליו צו עיכוב יציאה מן הארץ אלא מבקשים בגינו צו מעצר. זה קרה כשהוכח שאותו אדם כבר ברח בזהות בדויה

אז בצו מעצר, שהוא הרבה יותר חמור מצו עיכוב, לבקש חובת דיווח זה לא סוף העולם. זה בסך הכול ייתן לבית הדין מקום

יש בעיות כוח אדם, תשתית וגם טעויות רבות. אין כוח הדרכה יעיל שיכול לבוא ולעקוב: הנה, פה טעית, תשים קוד אחר, לכן יש בעיות אמיתיות. אמרתי,

אמרתי שיש בעיות אמיתיות.

אני לא יודעת אם בסוף ייכנס הסעיף הזה של חובת הדיווח לנשיאה או לא - - - לא ייכנס. רק נגיד לפרוטוקול שהנשיאה לא התנגדה לנושא של צו עיכוב יציאה מהארץ ולא התייחסנו

אי אפשר להמשיך ולעצור בן-אדם אחרי 24 שעות מבלי שהוא יהיה מיוצג. אם אין לו ייצוג אז ממנים לו סנגור ציבורי. אבל גם על אזרחים ישראלים זה המצב. צריך להוכיח זכאות כלכלית וסיכוי

אני לא מתעסק במקרה שלך,

לא, אני מתעקשת על זכותי לא לדון בזה וטוב, תשחררו מפה את הבעל, היא מאוד-מאוד נמוכה. לכן היכולת להתעסק בזה בכלים הקיימים היא כמעט לא אפשרית. אם אנחנו לא נשנה את זה בחוק אין טעם להגיד לאישה לעשות את זה

הנקודה הראשונה, לגבי המועדים. המועדים הם מאוד-מאוד קצרים כפי שהם מופיעים בנוסח המוצע כרגע והשאלה אם אלה מועדים שבתי הדין יכולים לעמוד

כבוד היושב-ראש, תודה רבה שהזמנתם אותי. החוק נולד בוועידת רבני אירופה והגיע גם לד"ר עליזה לביא, שהביאה אותו לכנסת ואחר כך

דיבר עו"ד הרב יעקובי על הקושי שיש במתן דיווח כפי שהחוק יחייב עכשיו. אני מתקשה להבין. הרי ברור שלצו עיכוב היציאה מהארץ אין תוקף אלא אם כן הוא מועבר לרשות הגבולות

לא,

מטעמים שונים שאני לא אכנס אליהם כרגע,

להסביר בסופו של דבר יש כאן הצעה להוראת קבע. הטעמים שונים, אנחנו לא ניכנס אליהם.

אז רק אומר שאנחנו שמענו

"הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד נתבע שמקום מושבו אינו בישראל במסגרת תביעה לפי סעיף 4ב1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין),

תינתן הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה." איזה סעיף זה בהצעת החוק? זה הסעיף האחרון. אנחנו עוד לא יודעים אם נכניס אותו לפה או בחוק כפיית ציות. בהצעת החוק זה כנראה יהיה סעיף 3 אבל עוד ננסח בהתאם.

אין בעיה, אבל זה יהיה סעיף 3 בהצעה הזו. סביר להניח, אם זה לא יהיה תיקון עקיף. אנחנו בכל מקרה נתאים. שמענו את חובת הדיווח לוועדה? כן, זה סעיף 2(4). חמש שנים. נמחק החלק שזו הוראת שעה. אני קודם כל מעלה הסתייגות לביטול סעיף 3, שזו חובת הדיווח ליועץ המשפטי, כדי שההסתייגות הזו תהיה רשומה גם במליאה אם נצטרך למצות את הדיון עם משרד המשפטים. לצורך זה אני מעלה אותה. אנחנו סיכמנו עם הממשלה על חובת דיווח ליועץ המשפטי. הסתייגות של מי זו? זו הסתייגות שלי שאני לא מצביע בעדה. אני חושבת שאתה כן צריך להצביע בעדה. אני חייב להצביע בעדה? בסדר גמור. חברים, הכול בסדר, זה עניין פרוצדורלי כי אנחנו לא מוצאים פתרון אלגנטי. אני לא ממליץ לחבריי לתמוך בהסתייגות שהגשתי. זה פשוט לצורך השארת פתח לדיון במקום למשוך את הצעת החוק בחזרה לוועדה. אני לוקח על עצמי את ההסתייגות הזאת. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הסתייגות נדחתה. תודה לחבריי. אני מקווה שלא נצטרך לעסוק בזה במליאה ואני מקווה שאני לא אקבל נזיפה על הפתרון התקנוני שאני מצאתי אבל לא נתתם לי פתרון אחר. זה לא פעם ראשונה. יש הסתייגות של חבר הכנסת מקלב ויהדות התורה לעניין סעיף הדיווח. חבר הכנסת מקלב מבקש שיהיה דיווח שנה ראשונה, ולאחר מכן אחרי 3 שנים ואחרי 5 שנים.

יש פה סוגיה ניסוחית שאנחנו נטפל בה, אבל אתה רוצה לנמק את ההסתייגות הזו מעבר לנימוק? נימקתי כבר. אני מציע שחובת הדיווח בחמש השנים האלה תהיה בשנה הראשונה, בשנה השלישית ובשנה החמישית. דו-שנתית. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

ההסתייגות נדחתה. אנחנו עוברים להצבעה על העברת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מס' 4 והוראת שעה) (תיקון) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע), התשפ"א-2021, לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד אישור הצעת החוק? הצבעה

רוב נגד, מיעוט הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מס' 4 והוראת שעה)

(הפיכת הוראת השעה להוראת קבע), התשפ"א-2021, נתקבלה. ההצעה אושרה פה אחד. חברים, תודה, בדיון נעול.